ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק לתיקון

התשע"ח-2018 (פ/4415/20) (כ/784), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי הכנה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה. אתה רוצה להגיד כמה מילים? בבקשה.

רוצה להודות